צהריים טובים, היום ה-26.11.2018, י"ח בכסלו תשע"ט,

אנחנו שמחים, ממש כבוד גדול, לקבל את הדוח הראשון שמוגש לוועדה לפי החוק של חברתי קארין אלהרר על נושא האומנה ובזכות הנציבה, נציבות תלונות הילדים,

אני הכול אומרת בשקיפות, אנחנו ביעד הזה - - - אבל יש לי שאלה, הנתונים האלה הם גם - - - הפרויקט הוא בשלב ראשוני,

אם נותנים לה את המנדט צריכים לתת את הכלים לנהל